שלום לכולם, אני פותח את הדיון בוועדת הכנסת. העברת הצעת חוק לוועדת הכנסת לקביעת ועדה. ארבל,

מדובר בהצעת חוק שבאה לצד חוקי התקציב וההסדרים, חוק הפחתת הגירעון וחוקים אחרים